שלום לכולם, אני פותח את הישיבה השנייה שלנו ליום זה. שני נושאים לפנינו. הראשון הוא הארכת תשלום מענק הסתגלות לעולים חדשים בשנת 2023 והשני:

זה עדיין בבחינה מאחר שכל העולים מתמודדים עם הבעיות. - - - גם אם אנחנו מדברים על מענקי הסתגלות בלבד - - - השאלה שלי היא לגבי מענק ההסתגלות,

העולים שהגיעו לכאן בחודש ספטמבר לא יקבלו מענק הסתגלות והעולים שהגיעו לכאן קודם גם הם לא. אוקיי, זאת העמדה של משרדי העלייה והקליטה והאוצר, זאת המשמעות, זה לא לדיוני תקציב. אפשר לדעת מה נשתנה מהבחינה

הוא עדיין לומד את הנושא והוא מודע למגבלות התקציביות שאנחנו נמצאים בהן כרגע.

הם דיברו על שר הקליטה. אני מציע, אדוני, להזמין לכאן את

האם אנחנו צריכים את העולים במדינה?

מי מחליט לעלות או לא לעלות לארץ ולעשות סקר מקיף. קיבלנו את ברכת הדרך ועשינו את

כמו שאמרתי קודם,

השר בוחן אפשרות לסייע בשכר דירה לכלל העולים. אם דובר על - - - אתה עונה על שאלה אחרת, אתה עונה על השאלה השנייה ומיד נגיע לכך. השאלה הראשונה נגעה במענק ההסתגלות ולא מענק לשכר דירה. מענק

לא להיות לחוצים על השקל כדי ללמוד באולפן כמו שצריך ולממש את הפוטנציאל שלהם. אומר שוב שההוצאה על קליטת עלייה

אני מבקש לקשור בין מה שקורה בוועדת החוקה לבין מה שקורה כאן. הדברים הם לא תמימים, זה לא עניין בירוקרטי שנגמר הכסף ולא יודעים איך להיחלץ

הכול מתנהל סביב או על רקע הדיון הזה בשינוי חוק השבות, בבדיקה של מי הוא הנכד ומי הוא הבן וכולי. זאת ממשלה שמאותתת ליהדות העולם ומאותתת ליהדות

ומכיוון שכך אז גם לא נורא שלא נטפל בסיפור הזה של סל

אני רואה שחברי מריו לא נמצא כאן ולכן אשמיע את

חשוב מאוד, נכון. אנחנו מיעוט בתוך המיעוט בתוך ים של עולים מרוסיה ואוקראינה אבל

אריק, אני יודע שהנושא רחב, מורכב וחשוב ולא צריך לחזור על זה, זו בערך התשובה היחידה שאני מקבל ממשרד הקליטה מאז שבוע שעבר. בשבוע שעבר באתם לפה בלי תשובה ולא אהבתי את זה,

שוקלים" זו לא

אתם לא יודעים כמה עולים ישנם?

היושב-ראש ביקש תשובות, מה המספרים?

ההיקפים. מנהלת הוועדה, שלומית אבינוח.

בדרך כלל אני לא מתערבת, הרעיון הזה של קיצור זמנים למי שוותיק, דוד ביטן,

בלא עלות תקציבית כי זו עלות חד-פעמית. אנחנו בוחנים לעומק את הנתונים כדי לראות מה העלות של הדבר הזה.

השמיכה קצרה ואין מה לעשות. הוא מנסה לגבש עמדה ולדאוג לכל העולים. אתה לא הולך לכיוון הנכון.

אנחנו דואגים לכל העולים - - - יפה,

בתוך משרד העלייה והקליטה וגם בקליטה העלייה יש אירועים שהמשרד נותן להם מענה. הוא נותן